תגמולים ושיקום, תיקון מספר 33, התשפ"ב 2022, היום אנחנו נפתח את הדיון בהצעת חוק הנכים בהגדרה החדשה, הגדרה של פוסט טראומה. אנחנו נבקש ממשרד הביטחון להגדיר לנו מה ההגדרה החדשה והמשופצת שלאורך כל הדיונים דיברנו עליה, ותסבירו את זה בשפה שגם אני אבין. זה יהיה מאוד פשוט. אחרי שהצענו הגדרה שהיא רחבה ומכניסה גם מונחים רפואיים גילינו שהדברים הם לא חד ערכיים בספרות הרפואית ונוצרו כל מיני מחלוקות ואנחנו מנסים לתת הגדרה שתהיה קצרה, תכליתית ותשמור את הדיון פתוח לדיונים הפרטניים בהגדרתו של כל אדם. לכן ההגדרה שאנחנו מציעים היא הפרעה בתר חבלתית, post-traumatic stress disorder, תגובת דחק מתמשכת לאירוע טראומטי לרבות תגובות קרב. אני מבין שיש פה תיקון, שהוצאתם את כל ההגבלות של מסכן חיים וחודרניות,

כן. בעצם הקביעה לגבי כל אדם ואדם אם הוא נכנס להגדרה או לא היא קביעה של קצין תגמולים ושל ועדה רפואית על בסיס מבחנים שקבועים בתקנות.

יש כאן דברים שמשתנים מדי פעם בספרות הרפואית,

כתבנו הגדרה מאוד כללית לבקשת המשתתפים, שתיתן את הפלטפורמה ומכאן ואילך הדברים ייקבעו בהתאם

אני הגשתי את הדוח של המועצה לפוסט טראומה.

נתי, תתמצת את הדברים. אנחנו כשדיברנו על הגדרה וזה הגיע לנושא של קווי היסוד וההסכמים הקואליציוניים אנחנו לא ביקשנו לבטל את ההגדרה של פוסט טראומה, אלא בעצם בנוסף

אז תסביר לי שגם אני אבין. אז אני אסביר. יש הגדרה בצבא שנקראת א' פלוס. איפה בחוק? לא בחוק, אני מדבר על הצבא. הוא שואל איך אתה תדע נגיד לקבל את הנהג שנסע עכשיו בהר דב ועשה תאונה. ברור שהוא הלום

אני לא מפריע לנתי במספרים,

כשזה מגיע לבריאות הנפש לנתי אין ידע מקצועי ועם כל הכבוד יש תחומים שעדיף שנתי לא יעסוק בהם.

אני רוצה בבקשה לצטט מהדוח של המועצה הלאומית לפוסט טראומה שהוגש לשר הבריאות לפני

במעטפת הטיפולית השיקומית שאנחנו באים לדבר עליה. כי אם ההגדרה תיכתב נכון מטרת המועצה הלאומית לפוסט טראומה, המסקנה הראשונה שהם פרסמו זה שזה לא יהיה מוגדר יותר

אגב,

פרופ' זהבה סולומון גם הוזמנה והיא הייתה אמורה להיות בזום,

אנחנו נסתפק בפרופ' אריה שלו. אריה, אני רוצה שקודם

שהיא מאחדת את הסיבות השונות ולכן נמצא שזה באמת אירוע מוחי נפשי שקורה אצל אנשים לי קשר למה הייתה הסיבה. זה מה שנשאר מאותם אירועים. אני יכול להרחיב, אבל נדמה לי שדיברתי כבר יותר מדי. מישהו הבין פה משהו שאפשר להסיק מזה משהו? אני הבנתי. הפרופסור - - - הוא אמר הפוך לגמרי. נכון, הוא אמר הפוך. הוא אמר שמבחינת הגדרה רפואית אין הבדל בין הפוסט טראומה וזה מחזק את מה שאני אמרתי. אני מדבר על הגדרה משפטית.

הוא מסביר יותר. אם יותר לי עוד מילה אחת. אני שמעתי שיש באמת מחשבה להבדיל אנשים פוסט טראומטיים מהלם קרב או מתגובת קרב, אני לא רואה למה שזה דווקא יהיה קרב, פיצוץ חבלני זה לא קרב וזה עדיין מביא לתגובות פוסט טראומטיות. אני חושב שזה בידי המחוקק להעדיף אנשים מסוימים בגלל חבות ציבורית

אבל החוק הזה בא לתקן את העוולות של העבר, אנחנו באים לתקן את זה שעכשיו היינו מוגדרים חולי נפש. אני מבין מה אתה אומר, אבל אתה עושה בדיוק הפוך. אני מבין מה אתה אומר, אבל זה בדיוק הפוך. ההגדרה צריכה להיות מאוד מאוד ברורה, זו ההגדרה שנמצאת פה. מה שיותר רחבה זה מכליל יותר אנשים. בדיוק והיא שמה תחתיה אחריות מוחלטת, כמו אמר חבר הכנסת רם בן ברק, עם הסמכות באה האחריות, ברגע שאתה מגייס ילד בן 18 אתה אחראי עליו, לא משנה אם הוא היה בקריה או היה בלבנון, את הכבוד שלנו כלוחמים קיבלנו כלוחמים, ההגדרה היא כוללנית כדי להחיל תחתיה את כולם. אין בעיה, תכללו גם את בני המשפחה, את המעגלים. מה שאתה אמרת רק יפתח פתח לפרשנות מצמצמת. אתם לא הבנתם.

אני לא אמרתי להוריד את הפוסט טראומטיים - - - תפקידנו הוא להביא לפרשנות מרחיבה/מוחלטת. הטיפול בנו נעשה לפי מדרגים גם בנכויות הפיזיות וגם בנפשיות.

אם לא נכניס הגדרה - - - למה?

זה כן נכון, על כל דבר שמים לך מדרג. הרב אייכלר, אתמול אתה ישבת איתי בדיון וראית איך

אתה אמרת שיש הבדל ומשרד הביטחון אמר שלא יהיה הבדל. אבל אין דבר כזה.

חד משמעית הוא טועה ומטעה. לא, אני לא טועה.

סיימת את זכות הדיבור.

לכן אני מבקש מכולם להירתם לדבר הזה של להספיק מה שנספיק. אגב, זה ייטיב עולם כולם, כי מה שנספיק עכשיו יאפשר גם להתפנות לפעימות הבאות. אם אנחנו נסיים, נצא

גם אם הוא יגיד שצריך יותר אין מחלוקת שצריך שיקום,

בסוף צריך שהחלומות יפגשו את המציאות. אם אנחנו היום לא מתקדמים אנחנו פשוט לא

וכמובן הסמכות המקצועית בתחום שלפיה קובעים,

בסוף ההגדרה פה היא - - - מה שכן,

אולי כדאי שתסכמו את ההתייחסות לדברים שעלו.

זה משתלב גם במה שדיברנו כבר והובטח לנו על ידי משרד הביטחון, שאתם תסבירו לנו איך האדם משלם את המשכנתא ומשלים את הכסף שהוא לא מקבל ממשרד הביטחון והוא עדיין יכול להתקיים בכבוד מהמלגה וממה שהוא מקבל. את זוכרת את זה, לימור? אני זוכרת, אדוני. בהמשך הדיון תביאו את זה. נתחיל. הבאנו מומחה נדל"ן מטעם נכי צה"ל כדי לתת הצעה לפתרון הדיור. אחרי שיסיימו את ההקראה ניתן את זה. עכשיו אנחנו מקריאים ומתקדמים, מעכשיו עד סיום הדיון. מבחינת ההתייחסות לדוח שרשבסקי, אז כמו שראיתם אתמול בערב, ואחרי זה הוצאנו עוד נוסח מעודכן, התייחסנו לחלק מהדברים שעלו בדוח של שרשבסקי. עדיין לא לכולם, יש עוד השלמות שמשרד הביטחון צריך להעביר לנו ויעביר לנו תוך כדי הדרך. כמובן תוך כדי שנקרא את הסעיפים נשמח אם תוכל להיות התייחסות לדברים שנאמרו בדוח ואיך הם משתקפים בתוך ההצעה. גם יש איזה שהוא לינק, כמו שאמר חבר הכנסת טרופר, בין התגמולים והיכולת של בן אדם להשתקם כשהוא

בעצם מה שפרופ' שרשבסקי אמר בדוח שלו בהקשר הזה ונשמח שתהיה התייחסות שלכם לדבר הזה. פרשנות סימן ב' 9ב. בסימן ז "בעלות" בדירה בעלות, לרבות חכירה לדורות כמשמעותה בחוק המקרקעין, בדירה או בחלק מדירה, "דירה כהגדרתה בחוק הלוואות לדיור,

"חוק המקרקעין"

"מחוסר דיור" נכה שאין ולא הייתה

כמו שאתם יכולים לראות, הורדנו את הזכאי לסיוע בדיור ממשרד הבינוי והשיכון.

או שחיים בו יותר אנשים,

אי אפשר להגדיר את החדר שלו כדירה שלו.

אדוני, אם רק אוכל להגיד חצי מילה. לא, אנחנו רק קוראים עכשיו.

כל פעם שהיא תסיים פרק היא תבקש הערות וכל אחד יעיר. בזה סיימנו את סעיף 9ב של הפרשנות. זה בקובץ שנקרא דיור. עמוד 2 באמצע. סיוע בשכר דירה. יש כאן כל מיני סוגים של זכאויות, הסיוע הראשון הוא סיוע בשכר דירה. סיוע בתשלום שכר דירה 9ג. נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% זכאי לקבל סיוע במענק חודשי לשם תשלום שכר דירה כמפורט בסעיף קטן (ג), ובלבד שמתקיים לגביו אחד מאלה: הוא מחוסר דיור, יש בבעלותו דירה שאינה מתאימה לו מחמת מגבלות נכותו, הוא מחליף את הדירה שבבעלותו בדירה אחרת, יש בבעלותו דירה שהוא אינו יכול להמשיך ולהתגורר בה, מטעמים שיקבע שר הביטחון, זה הפניה לתקנות ששר הביטחון יצטרך להתקין. מלו לו 65 שנים וכן התקיים בו אחד מאלה: יש בבעלותו דירה שאינה מתאימה לו מחמת מגבלות נכותו, יש בבעלותו דירה שאינה מתאימה לו מחמת גילו, אין בבעלותו דירה, אף אם הייתה בבעלותו דירה בעבר, יש בבעלותו דירה שהוא אינו יכול להמשיך ולהתגורר בה, מטעמים שיקבע שר הביטחון.

מבחינת הגיל אתם נתתם כאן תנאים שחלקם מקלים יותר כדי לקבל סיוע בשכר דירה. אולי תיכף תסבירו את הסעיף כולו. הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שהגיש בקשה להכרה כנכה על פי סעיף 30, לגבי התקופה שמהגשת בקשתו עד ההחלטה בו, ובלבד שלקצין תגמולים יש יסוד סביר להניח כי הוא יוכר כנכה לפי חוק זה והרופא המוסמך המרחבי קבע כי דרגת הנכות שצפוי שתיקבע לו לא תפחת מ-50%.

מתן סיוע בשכר דירה בשלב שמשלב הגשת הבקשה עד שלב ההכרה עם התנאים שיש בזה.. עוד לפני שאושרה לו. סיוע בתשלום שכר דירה לפי סעיף קטן (א)(1) עד (4) יינתן לתקופה שלא תעלה על שש שנים, סיוע לפי סעיף קטן (א)(5) כל עוד מתקיימים התנאים לזכאות ואף אם ניתן לו סיוע בתשלום שכר דירה בעבר, כלומר לגבי הנכים המבוגרים יותר, בני 65 ומעלה, אין את מגבלת שש השנים, אלא ייתנו להם את הסיוע בשכר דירה אם הם עומדים בתנאי הזכאות כל עוד מתקיימים בהם תנאי הזכאות בלי הגבלה פורמלית של שנים, וגם אם כבר שילמו להם בעבר. מה קורה כשנגמר שש שנים? תהיה עדיין ועדת חריגים שמאפשרת להאריך את התקופה של שכר הדירה. למה זה מוגבל לשש שנים? כי ככלל אתה מניח שאתה נותן לתקופה עד שמסתדרים ואז או רוכשים או שמוצאים פתרון דיורי אחר, בהתאם לעניין. כי הרצון הוא שיהיה לו דירה. עד שיש לו דירה נותנים לו שש שנים שכר דירה ואחרי זה שירכוש דירה. אפשר להוריד את השש שנים ולרשום עד אשר ימצא פתרון דיור.

מה קורה עם אנשים שאין להם צפי לרכוש דירה והם בני 50-40 והם לא יגיעו לדירה. על זה יש ועדת חריגים היום. גם יש ועדת חריגים ואני מזכירה לכם שבוועדת שרשבסקי הומלץ, ואנחנו בהחלט מקבלים את זה, שכל בן אדם, בטח שמתמודד עם PTSD, יהיה לו ליווי כלכלי ומשפטי לתכנון איך הוא מגיע לדיור קבע. זה המלווה שדיברנו עליו. לא רק, יש שני דברים שונים. יש מחלקה ייעודית - - - זה לא רלוונטי למי שלא זכאי לביטוח משכנתא,

אז גם בעניין הזה יהיה יועץ כלכלי שיבחן את הצורך, ואם היועץ הכלכלי הזה יגיד שלא צריך את שכר הדירה לשש שנים,

הוועדה תאשר את זה בהתאם לתכנית הכלכלית שתיבנה איתו. הנורמה שהם רוצים זה שיהיה שש שנים שתהיה לו דירה. אם אין לו דירה אז חוזרים לוועדת חריגים ומאריכים. לא רק PTSD. אנחנו רק רוצים להגיד משהו. בואו רגע נשים את הדברים על לוח הזמנים. מה שהיה עד היום זה היה שנתיים פלוס אחד ושם זה נגמר. יש פה אנשים, חלקם יושבים פה, חלקם לא, שסיימו את הזכאות שלהם אחרי שלוש שנים ובנובמבר-דצמבר הקרובים, וחלק ממי שאנחנו מכירים, כבר כמה חודשים אין להם איפה לגור. אז קודם כל יש פה הרחבה משמעותית של הזכאות עד שש שנים ובנוסף לזה יש אפשרות לאגף השיקום, נגיע לסעיף טז, לתת את זה גם לצמיתות. הרעיון הוא לתת לאותו פצוע בתחילת דרכו, בתחילת הליך השיקום שלו, איזה שהיא רשת ביטחון, בזמן הזה הוא גם לא משלם שכירות, הוא אמור לצבור, בעצם החיסכון מההוצאה הזאת, וזה לא מונע ממנו בעתיד את המענק של הרכישה. זה כל הרעיון ולכן זה איזה שהיא תקופה ומתי שהוא צריך לשים קו. יש מקרים מיוחדים שבהם יש סמכות לפי סעיף טז ששם אפשר לתת עד לצמיתות. אפשר לשאול שאלה? שבמשך שש השנים הוא לא ישלם שכר דירה.

במשך שש השנים הוא יזכה לזכאות לפי מה שכתוב בחוק. הוא יקבל שכר דירה ממשרד הביטחון. מה הגובה של שכר הדירה? אתם רוצים לתת לנו להמשיך או שאתם רוצים לעכב? אנחנו נמשיך לקרוא עד שתסיימי ואז כל מי שנרשם, אני מבקש להירשם. רק כדי להשלים את המעגל, כמו שאייל אמר, כמו שלימור הזכירה, בעמוד

בסעיף 9טז בפסקה (2) אפשר לאפשר סיוע בתשלום שכר דירה לצמיתות או לתקופה ארוכה יותר מהאמור בסעיפים 9ג, שזה מה

שזה שכר דירה לנכה שהוא סטודנט.

יעלו על הסכומים המפורטים בפסקאות (1) עד (4)

פה כתוב 5,500 והוא אומר 5,900. הסכומים אמורים להתאים למה שהיה בהחלטת הממשלה. בעצם כל הסכומים עלו.

טוב שהקראת את זה. שר הביטחון רשאי לקבוע את הסכומים או השיעורים המזעריים של השתתפות הנכה בעלות שכר הדירה כתנאי לקבלת סיוע לפי סעיף זה. כלומר הסכומים שהקראנו קודם הם סכומים מרביים וגם אפשר לקבוע איזה שהיא השתתפות עצמית בסיסית של הנכה בתקנות. קצין תגמולים רשאי, במקרים מיוחדים, לאשר לנכה שקיבל סיוע בתשלום שכר דירה לפי סימן זה, סיוע במענק לשם מימון ההוצאות הכרוכות במעבר דירה, ובכלל זה סיוע בתשלום שכר טרחת עורך דין, דמי תיווך והוצאות העברת המיטלטלין. פה זה החלטה פרטנית של קצין התגמולים לגבי מקרה ספציפי ואין הגבלה של סכום בחוק. נכון, ריהוט, עניינים, העברה. יש לי שאלה לאגף השיקום. לא, יש אנשים בתור שביקשו לדבר. בנושא הזה. אם אפשר להוסיף לרשימה את הזוגות הצעירים שמתמודדים עם פוריות, עם פונדקאות, לתת להם גם גישה לוועדות חריגים. זה בשיקול דעת, זה לא בחוק.

זו הסמכה לתקנות.

לקבל גם מימון מלא - - - את ועדות החריגים, ועדת החריגים זה המקסימום גמישות. אמרנו שסיוע בשכר דירה לפי סעיף 9ג הוא ככלל מוגבל לשש שנים,

בנכה בגיל 65 ומעלה ואז זה לצמיתות.

סעיף 9ד הוא סיוע בשכר דירה לנכה לומד. משרד הביטחון, התקופה שאפשר לקבל סיוע כנכה לומד היא מעבר לתקופה שאפשר לקבל את הסיוע לפי סעיף 9ג. כלומר אפשר לקבל כנכה לומד ואחרי זה אפשר לקבל עוד את שש השנים של 9ג'. שיהיה גם לפרוטוקול. סיוע בשכר דירה לנכה לומד 9ד. נכה מחוסר דיור שדרגת נכותו 50% לפחות, למעט נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, השוכר דירה בתקופת לימודיו, זכאי לקבל סיוע

זה 50% לפחות גם פה. ודרגת נכות מיוחדת, למה הם לא מקבלים סיוע בשכר דירה? דרגת נכות מיוחדת, הסיוע שלהם הוא אחר, הוא במבנה אחר ולכן במקרה הספציפי הזה לא נכנסו לעוד תוספת על שכר הדירה. כנכה לומד הוא לא יכול לקבל, אבל כנכה שהוא לא נכה לומד הוא יכול לקבל. כן. שוב, מדובר על תוספת לדמי הקיום. דמי

לכן הוספתם מה? או לתקופה שבעדה הוא זכאי לסיוע בהתאם להוראות לפי סעיף 45(א)(1) או (2), לפי המאוחר. שזה בעצם תקנות הלימודים ששם מפורטות התקופות הארוכות יותר. ב-45, שם כן יש אפשרות לשבע שנים?

זה כבר היום קיים בתקנות הלימודים שתוקנו לפני שנה בערך. אין בקבלת סיוע לפי סעיף זה כדי לגרוע מזכאותו של נכה לסיוע לפי סעיף 9ג,

מסוימת לא יקבל סיוע לפי סעיף 9ג בעד אותה תקופה. אני רוצה לשאול בהקשר הזה, אם זה מקזז לו משש השנים אתם נותנים לו את ה-1,000 ומשהו שקלים שהקראנו קודם והוא רוצה לקבל על אותה תקופה גם את 9ג,

נתי, אולי תפסיק לבזבז לכולם את הזמן עד שתיגמר הוועדה ולאף אחד לא יהיה מה לומר, לאף אחד לא יהיה זמן? אתה שם לב שאתה רק מדבר? אז די. יש הגבלה תוך כמה זמן ועדת חריגים צריכה לתת תשובה? השאלה שלך מאוד חשובה, אבל זה מופיע בהמשך. ויש גם בן אדם שנרשם וביקש וכולם מדברים.

כל אחד נכנס והוא ששומר חוק, כמו שאומרים, נשאר בשקט. לפני שאני מדבר, פשוט בהגדרות שלכם טעיתם בכמה דברים, החסרתם דברים מהותיים מאוד. אתה תהיה הראשון שידבר ואף אחד שלא ידבר עכשיו עד שהיא מסיימת את ההקראה.

ההוראות לפי סעיף 9ג(ב), (ה) ו-(ו) יחולו גם לעניין סיוע לפי סעיף זה. אולי רק נגיד מה זה ההוראות האלה, 9ג(ב) מדבר על זה שהסיוע יכול להינתן גם בתקופת ההכרה, ההוראות של סעיף קטן (ה) אומרות שאפשר לקבוע שיעורים של השתתפות עצמית, סעיף קטן (ו)

שהוא סיוע ומענק למימון הוצאות שכרוכות במעבר דירה. עכשיו אנחנו מגיעים לסימן ג',

ברכישת דירה ראשונה, בהחלפת דירה, בחידוש חכירה לדורות או בהחזר הלוואת משכנתא. סיוע ברכישת דירה ראשונה 9ה. נכה, למעט נכה בעל דרגת נכות מיוחדת, שהוא מחוסר דיור, זכאי לקבל סיוע כספי חד פעמי לשם רכישה או בנייה של

והסכום הוא 79,503 שקלים חדשים. כמו מענק חד פעמי. וזה צריך להגיד שזו התוספת של שרשבסקי. אבל זה נכות נמוכה.

הבעיה שסכומים כאלה נותנים לכולם. המענק לקבוצה השנייה,

רק שהוא בשונה מבן אדם שנקבע שאיבד באופן מלא מכושרו להשתכר בכל רגע נתון יכול לאבד את מקום עבודתו או שתפחת הכנסתו ולכן אנחנו אומרים שאנחנו מסייעים ברכישת דירה. אנחנו לא מתחייבים שכל בן אדם שנפצע בצה"ל יקבל את הדירה במלואה ואנחנו חושבים שזה לא נכון להבחין בין בן אדם שאיבד באופן מלא מכושרו להשתכר לבין בן אדם שעושה מאמץ ומשתקם. אבל סיוע ברכישת דירה גם צריך להשאיר אותך במקום מציאותי שאתה יכול להחזיר את החזרי המשכנתא. אם אני מקבל היום מענק ראשוני של 800,000 שקל - - - כמה הוא צריך לקחת משכנתא? זה תלוי איפה הוא יקנה דירה, אבל אם הוא מקבל מאיתנו 800,000 שקל - - - כמה הוא צריך להשלים בדירה רגילה? אני לא בשוק הדירות. 1.2 מיליון לפחות. לא כולם חייבים דירה בשני מיליון שקלים. זה לא המחיר הממוצע. אני לא גר בדירה של שני מיליון. נניח שכן. כמה ההחזר החודשי? מיליון שקל משכנתא יכולה להגיע לסדר גודל של 5,000 שקל החזר. מיליון שקל משכנתא זה לא 5,000 שקל

הפרמיה שלו תגיע ל-3,000 שקלים לחודש, זה אומר שנכה על מיליון שקל מחזיר 10,000 שקלים לחודש.

אני מבין שמשרד הביטחון משתתף בביטוח המשכנתא? בוועדת שרשבסקי הייתה המלצה לזה, אנחנו רוצים לבחון את זה עם הביטוח של המשכנתאות.

מתוך 10,000 אם הוא צריך להפריש 5,000

אדוני היושב ראש, אני רוצה להסביר, איך בן אדם שעושה מאמץ ומשתכר 8,000 שקל יגיע

בסדר, לא אדם נכה, אדם בריא. לא לשכוח גם שיש זכאות לרכב ולכל מיני

כאנשי מקצוע טיפולי ושיקומי איננו יכולים שלא לציין את הנזק שמציאות זו גורמת לתהליכי שיקום, שיפור קליני ועיצוב שינוי של ממש בדימוי האישי. ויש כאן עוד המשך. אני רוצה להבין מה שהיועצת המשפטית הקריאה, מה את רוצה להגיד בזה? אני לא אמרת, זה מה שאמר פרופ'

אני אעיר קצת בעוקצנות, לאו דווקא בגלל אגף השיקום, הרבה מאוד בגלל האופי והדחיפה ובתי הלוחם וארגון נכי צה"ל

אני לא זכאי לשקל עזרה מאגף השיקום כי העיסוק שלי הוא נדל"ן, כי קניתי דירות כאשר השתחררתי מהצבא ביחד עם אבא שלי, שיפצנו, מכרנו וככה לאט לאט

אני מבין מה שקובי אומר ומה שקובי אומר לא מנותק מהמציאות, קרה ללא מעט נכים, במיוחד חבר'ה של יום כיפור ושל"ג שלא טופלו כמו שצריך, החבר'ה האלה יושבים פה לידי,

אני לפחות עשיתי את זה,

הוסבר לשופטת שיושבת בראש הוועדה את

רציתי לומר את זה בתחילת הדיון כאשר דיברו על הגדרות, זאת שנאנסה חומרת מצבה לא פחות מאשר שלי שהיה בתגובות קרב. אני לא הלום קרב, אני סוחב תגובות קרב. הלום קרב זה מי שנשאר בקרב בהלם. לא אמור להיות הבדל ביני לבינה, לא בתגמולים ולא בטיפול,

לציין את זה שאני בקרב

במהלך השירות,

נלחמת יום יום. ולכן אני לא מסכים עם רוב חבריי פה שמנסים לעשות את ההפרדה, הפרדות עשו במלחמות. זה כבר עברנו. הלאה, יעקב. בסופו של יום שיקום אמיתי לא מגיע בזה שתזרקו עלינו כסף, אנחנו לא רוצים מענקים, המענקים לא מעניינים אותנו, כי עם מענק אני לא אגיע לעולם לדירה. כאשר נותנים מענק של 238,000 שקלים

הבנק סופר לי כאילו זה לא הון עצמי ועוד הלוואה. ואם הוא כבר נותן לי הלוואה הוא רוצה שההורים שלי יהיו ערבים לה,

יהיו לווים נוספים, אפילו לא ערבים, ואף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח אותי במחיר הגיוני. יצא לי בחודשיים האחרונים לשבת עם יהודה איש שלום ועם גל די בתמיכה של עידן ובעידוד של עידן ולנסות למצוא פתרון ונראה לי שמצאנו פתרון שלא יעלה למדינה כסף יותר מדי. הפתרון הוא שדירה ממוצעת בישראל עולה שני מיליון שקלים ואגף השיקום או משרד הביטחון או ממשלת

יכולים לדאוג שאנחנו נקבל הלוואה בערבות

את המשכנתא הזאת אנשים יחזירו לפי מה שמאפשר גם בנק ישראל, עד גיל 80 אפשר לפרוס

עוד פעם, זה הערכות גסות כי לדלות את הנתונים היה מאוד קשה ופנייה לקבל נתונים לא נענתה אפילו. אנחנו מדברים על ממוצע של סך כל המענקים לדיור של זכאים, בין כאלה שקיבלו ובין כאלה שעוד יקבלו בעתיד, סביב 2.6 מיליארד שקלים. זה לא מעט כסף שלא באמת עוזר לנכים להגיע למצב שיש להם בית.

אנחנו בהצעה הזאת לא באים לפסול את ההצעה של אגף השיקום של שרשבסקי. אתה אומר בנוסף שתהיה אופציה כזאת. כי בדוח של שרשבסקי נרשם שההצעה שלו הכי רלוונטית לחבר'ה שיקבלו עכשיו הכרה. פצוע שנפצע

חברים,

מלבנים את מה שכתוב בו ואז שומעים את ההערות לגופו של עניין. אני חושבת שאם נדחה את כל ההערות לסוף אז לא נבין על מה ההערות מדברות

המשפט הזה, עד כמה שניתן, זה ככל יכולתנו. מה זה ככל יכולתנו? הם לקחו נכים קשים מאוד, כשאני אומר קשים מאוד, לא צריך לשמוע את מה שאני אומר בתור אבא, יש דוח של משרד הביטחון, מחקר שנעשה לפני שש שנים ובעמוד 4 במחקר הזה נרשם במסקנות כי כמעט בכל התחומים מצאנו שמצבם של נכי צה"ל עם פגיעות נפשיות חמור ממצבם של נכי צה"ל בלי פגיעות נפשיות. אתם מבינים שהנכים האלה שאני מדבר עליהם, שהם לא בכמות גדולה, הם הנכים הכי קשים שנמצאים במדינת ישראל. כי עם כל הכבוד לפגועי ידיים ורגליים וכו' וכו' על כיסא גלגלים, ואני לא מקנא בהם, וחלקם עם קטטר, אז אם מדברים על קטטר אני יכול להגיד לכם שיש הלומי קרב שעושים סליחה פיפי במיטה ושבאים לוועדות ואומרים להם: הגבר הזה בן 30, 40, הוא עושה פיפי במיטה, הם אומרים: כן, אנחנו מכירים את התופעה. זה האנשים. האנשים האלה, בניגוד לאנשים אחרים, לא יכולים לצאת מהבית. הם רוצים לצאת מהבית,

איך ועדת שרשבסקי לוקחת את האנשים אלה ומתאימה את מצבם לנכים פגועי רגליים שכבודם במקומם מונח ומעלה את הסעיף מ-230 - - - בגלל זה צריך להמשיך ולא להתעכב. אנחנו סתם מתעכבים ואנחנו צריכים להמשיך.

הוא ברשות דיבור ולכן אי אפשר להגיד סתם.

אני מאוד מבקש לקחת את האנשים האלה שהם במספרים קטנים ולהשוות אותם מבחינת התנאים והזכאויות שלהם לנכים שנקראים 100% פלוס. בעקבות מה שאני עובר בשנים האחרונות ניהלתי משא ומתן עם יו"ר ארגון נכי צה"ל, מר עידן קלימן - - - אתה עושה פה הפרדה בין דם לדם. העלית משהו שהיה נראה לי הגיוני ללכת עליו, לא ניהלת איתי משא ומתן ואתה גם לא מייצג אף אחד.

גם האמירה שלך שהאנשים האלה 100 פלוס היא אמירה שלא מגובה בשום מקום רפואי, אין לה סימוכין,

אני אומר את זה לא רק כדי לחבל לך במאמצים, אני אומר את זה כי אם תמשיך ללכת לכיוון הזה אתה לא תגיע לשום

ואני גם אגיד את זה לפרוטוקול,

יכול לאיים על בן אדם שכמעט מת ארבע פעמים. אז זה נורא מצחיק.

אני לא מסכים עם הדברים האלה ואתה יודע את זה.

אבי, לקחתי בשיא הרצינות את הכאב שלך ואת האתגרים של הבן

שהם מסתובבים ממקום למקום ואת יודעת. אני מאוד מסכימה עם עידן, אני כתבתי לעצמי לכתוב מכתב, ברשותכם, שזה עלה בוועדה לראש מנה"ר, ראש מנה"ר זה יחידת הרכש של משרד הביטחון,

שמשרד הביטחון יעסיק אותו, זה בסדר גמור. אם אפשר רק להגיב לגבי זה, אני רק מזכיר שב-2016 התקבל חוק חשוב מאוד של ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות משמעותית בגוף ציבורי שהוא מעסיק ציבורי

זה אותה דרגת סיוע,

סעיף קטן (2), מלווה, 20% עד 29% 64,724. (ב) 30 עד 39% 113,360. 30% עד 34% בשל פגימה בגפיים

תהיה הקראה נוספת? לא תהיה שום הקראה. לא, זאת ההקראה האחרונה ועל זה נצביע כשנצביע. ככל שיהיו

במלווה, לשם עריכת שיפוצים נוספים בדירה שבה הוא מתגורר, ובלבד שחלפו חמש

נכה כמפורט להלן שדרגת נכותו קבועה זכאי לקבל, אחת לעשר שנים, סיוע במענק לשם רכישת מעלון והתקנתו בדירה שבבעלותו או בדירה שבבעלות הוריו, שבה הוא מתגורר, בסכום מרבי של - - - 117,258. במקום 111 עשיתם 117. נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-50%; נכה שיש לו פגימה בגפיים התחתונות ושדרגת נכותו בשל פגימה זו אינה פחות מ-35%. ניתן לנכה סיוע כאמור בסעיף קטן (א), בדירה שבבעלותו, לא יינתן לו סיוע בהחלפת דירה לפי סעיף 9ו, אלא אם כן חלה החמרה במצבו הרפואי הנובעת מהנכות, שאירעה לאחר התקנת המעלון שלגביו ניתן סיוע לפי סעיף זה.

לא יינתן לו סיוע לפי סעיף זה, אלא אם כן המעלון נדרש

סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) מדברים

מה קורה אם נכה שקודם קיבל סיוע במעלון אז אומרים שלא יינתן לו סיוע בהחלפה אלא אם יש איזה שהיא החמרה במצב. והפוך,

שקיבל סיוע ברכישת דירה ראשונה או בהחלפת הדירה, אז אומרים שלא יינתן לו סיוע במעלון אלא אם כן יש איזה שהיא החמרה במצב הרפואי שלו. נכה שזכאי לקבל סיוע לפי סעיף זה יקבל סיוע שנתי במענק לתשלום דמי ביטוח בעד המעלון שהותקן, לרבות עלות בדיקת מהנדס,

השנתי ובסכום מרבי של - - - 6,497. שקלים חדשים. אני רק אסב את תשומת

לא. אתם רוצים להסביר? זו הזכאות הקיימת. אתם רוצים שנבחן אותה מחדש אפשר לבחון אותה מחדש, אבל זו הזכאות הקיימת. כלומר נכה זמני אמור מכיסו לממן לעצמו מעלון. כלומר בכל זאת מדובר בהנגשה של הבית.

הם יבדקו את זה, אם יש מעלון זמני. אפשר לשכור מעלון זמני?

מניח שאם אפשר לשכור מעלון זמני אתם לא תהיו קמצנים לתת את זה,